מי נמצא פה מטעם האוצר? שלום אדוני, אני רפרנט חקלאות באגף תקציבים. נמצאת בזום גם נעם דן, רפרנטית תעשייה ומסחר.

נעם תהיה רלוונטית יותר לנושא הריכוזיות,

מוצרי הצריכה וכדומה. אנחנו